בוקר טוב לכולם, אני רוצה לפתוח את דיוני הוועדה.

ח' בתשרי תשפ"ב, 14 בספטמבר 2021. יש לנו היום שני סעיפים,

עצרנו את הדיון אתמול ואני רוצה להמשיך אותו ולהמשיך לשמוע את אותם אלה